בוקר טוב לכולם, אנחנו בדיון שלישי בהצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון, שמירה דגימה פורנזית של נפגעי עבירת מין לצורך הפקת דנ"א ללא הגבלת זמן),

נמצאים איתנו נציגים

כדי שנבין - - - שמענו אותה בדיון קודם. שמעתי, הייתי פה. אני רוצה להבין ד"ר חן קוגל מציע לפתור את העניין. הוא אומר: אני לא מפיל על המשטרה להפיק מהדגימה אם יש זרע או אין זרע, ולכן זה כבר לא בידי המשטרה, אלא רגע לפני שזה עובר למשטרה, אני מוכן להפיק כחלק מהבדיקה הרפואית את המידע הזה, לתת אותו לנפגעת. זה לא מידע שצריך לעבור למשטרה. אבל זה גם מידע שאפשר להפיק ברוב בתי החולים, לא צריך בשביל זה את המכון הפתולוגי. לא ברמה הפורנזית. סליחה שהפרעתי. יש לי תחושה שאם היית ב-44 הדקות האחרונות, אז רמת הווליום של התסכול בחדר הייתה הרבה יותר גבוהה. אז חסכנו לך 44 דקות מתסכלות. את חייבת לי 44 דקות של תסכול פרלמנטרי. ד"ר קוגל, אני אשאל רק שאלה אחת ואז נצא להפסקה, כי יש אמירה של המדינה שהיא רוצה לנסות לרבע את המעגל. ד"ר קוגל, הרי אין שום היגיון בלשנע למרלו"ג ואז להעביר אליך. אני חוזר להצעת החוק המקורית האם יכול להיות מבחינתכם מסלול שבו הדגימה נלקחת בבית חולים והיא מגיעה אליך ונשמרת אצלכם? או שלא זה מה שאתה מציע. ד"ר קוגל,

לא ב-mute. עכשיו יש לי אישור לא להיות ב-mute. לאחרונה הוועדה חוותה טראומה בתחום קריאות הביניים בזום, גם ממשרד הבריאות, אז אנחנו מאוד זהירים. אנחנו מעדיפים להשתיק את המשתתפים. אני אתאפק. בכל אופן, לשאלתך, אדוני היושב-ראש, העמדה שלי לא התקבלה במשרד הבריאות. אמרתי בדיוק מה שהצעת עכשיו, אמרתי שאנחנו יכולים לעשות את זה ולשמור את זה גם אצלנו, אבל זה לא התקבל. לכן אני לא מייצג את עמדת המשרד בעניין הזה. לא ענית לשאלה שלי. האם על פי שיטתך יכול להיות שלב ביניים בין הבדיקה לבין זה שזה עובר למרלו"ג של המשטרה שבו אתם יכולים להפיק את המידע והוא יימסר לנפגעת בלי להימסר למשטרה? כן. אני מציע גם משהו אחר אני אומר לך מניסיוני שלי שרוב הנפגעות שבסופו של דבר לא רוצות להגיש תלונה למשטרה, לא ירצו גם לבדוק את הערכה. אבל את הזכות אנחנו חייבים לתת להן. האם הבדיקה הזאת צריכה להתקיים אצלכם ולא יכולה להתקיים במתקנים הרפואיים שבהם החדרים האקוטיים? האם זאת בדיקה שמחייבת את המעורבות שלכם או שכל בית חולים במדינת ישראל יכול לתת לנפגעת, כשהיא תרצה, על סמך הבדיקה שנלקחה בחדר האקוטי את התשובה אם נמצא דנ"א זר בגופה או לא? אין צורך לשנע למכון הפתולוגי אם אפשר לעשות את זה בבלינסון ובפוריה, אם יש חדר אקוטי בפוריה. זו כבר סוגיה אחרת שראוי שוועדת הבריאות תעסוק בה. התשובה קצת מורכבת, מכיוון שדנ"א של תערובות, שזה מה שמוצאים הרי לא מוצאים שם דנ"א אחד, תמיד זה תערובת זה כבר יותר מורכב ולא כל בית חולים יודע לעשות את זה. הדבר המשמעותי זה היתרון של המכון בכך שבמידה ולא יהיה מספיק דנ"א בערכה, הרי המכון נותן כל הזמן ראיות לפורנזיות לבתי המשפט ולמשטרה. הוא משרת את המשטרה. הוא חוסך את הצורך בשתי בדיקות. השאלה היא אם יש או אין זרע, זו תשובה שיכולה להינתן בכל בית חולים או שצריך את המכון הפתולוגי? משרד המשפטים חידד את השאלה. השאלה הבסיסית האם יש זרע שנלקח מגוף הנפגעת בהסכמתה זו תשובה ברמת בית חולים או גם מחייב לפרקים הגעה אליכם? זה תלוי. זה לא מחייב, לעתים בית חולים יכול להגיד ובחלק גדול מהמקרים גם לא. דומני שקיבלנו תשובה למסלול הרביעי, אלא אם משרד הבריאות יציג עמדה מקצועית אחרת. חברים, אני מאוכזב, כי אני חושב שלא הגיוני שהדיון הזה קורה בחדר הוועדה. אני חושב שזה דיון שהוא כולו בחזקת הרשות המבצעת שיודעת מה המשימה. אולי אני אנסח את זה יותר טוב ואני אומר לכם איך השבוע הזה ימשיך: המשימה היא להביא פתרון של שניים וחצי שלבים. זו המשימה. אופציית השני שלבים לא רלוונטית, היא לא תצא מחדר הוועדה הזאת. אם אתם רוצים שאנחנו נעבוד לבד, נעבוד לבד ונוציא שניים וחצי שלבים בחקיקה ואז נדע לריב עם השרים. בסופו של דבר, דומני שכל חמשת חברי הכנסת כאן מגיעים ממפלגות קואליציוניות. אנחנו נדע לעשות את העבודה למול השרים שלנו. אני מציע שלא נגיע לזה. אני מציע שאתם תביאו פתרון של שניים וחצי שלבים ותחליטו איך הוא קורה. אני חוזר ואומר, זה פתרון שבו שואלים את הנפגעת: את מוכנה שניקח את הדגימה הפורנזית בחדר האקוטי? אם היא אומרת

אם היא רוצה לשאול את המדינה אם נמצא דנ"א זר בגופה המדינה נותנת לה את התשובה, בלי שיש לזה עוד שום השלכות חקריתיות. ואז, מגיע השלב השלישי אם בעידוד עדין ואם מיוזמתה היא אומרת: רוצו עם ההליך הפלילי. אלה שלושת השלבים. החוק יצא מכאן לקריאה ראשונה עם שלושת השלבים האלה, וזה יקרה השבוע. לכן אני אומר כך: אפשר לקחת הפסקה. אם זה עניין של כמה דקות, בבקשה, ותחזרו. אני אעצור את הדיון בחוק ההסדרים כדי להמשיך את הדיון הזה. אנחנו נוציא את כולם מחוק ההסדרים להפסקה ונמשיך את הדיון הזה.

ביום רביעי בתשע בבוקר ייקבע עוד דיון, ביום חמישי בבוקר ייקבע עוד דיון ואנחנו נבקש את רשות היושב-ראש גם לכנס פה ביום שישי. השבוע הזה נגמר כשהחוק הזה מוכן לקריאה ראשונה. זה היה אמור להיגמר היום, היינו צריכים לצאת מפה עם בשורה: ממשלת ישראל מטפלת בליקוי שכולו בטריטוריה שלה, של השלכת דגימות פורנזיות ברחבי בתי החולים במדינת ישראל. לצערי לא הרמתם את הכפפה. נעזור לכם להרים את הכפפה. אז ניקח עשר דקות הפסקה חבל על המשך הדיון כאן, זה תוקע את חוק ההסדרים, מה גם שלי ולחברת הכנסת בן ארי יש היום גם שדולה להצלת תנועות הנוער. מה עם דיון ביחס לשאלות אחרות שפתוחות? אנחנו לא נתקדם עם שום שאלה אחרת עד שלא יצא עשן לבן, כי את כל הדברים האחרים אנחנו נדע לפתור. אבל חשוב שנפתור גם את השאלות האחרות, כי הנוסח לא סגור. אני ממש מזמין את הממשלה אי אפשר שוועדת השרים תאמר שהחוק יתקדם רק אם אנחנו נסכים, ואז אנחנו נצטרך לטפל. תביאו הצעה מוסכמת על משרד הרווחה בהקשר של קטינים,

אנחנו נהיה הראשונים שנשמח שאתם תעשו את העבודה. כרגע התשובה של שני שלבים, אמרנו את זה בדיון הקודם, לא תתקבל כאן. אדוני, גם אנחנו לא חתרנו לזה. זה גם הובהר. מבחינתנו אנחנו נעשה הכול - - - בשעה עשר אני אתחיל דיון בחוק ההסדרים. אם אתם יודעים להיכנס למנהל הוועדה ולומר לנו ששווה לכנס עוד פעם את הדיון, כי אפשר להתקדם במהירות כי יש הסכמה

אני אעצור את הדיון בחוק ההסדרים ונתכנס לחצי שעה בעניין הזה. אם לא ביום רביעי בשעה 09:00 יהיה כאן דיון והוא ייקבע גם ביום חמישי והלאה. ככה, כל יום דיון, עד שאתם תפתרו את הבעיה הזאת. אנחנו יוצאים להפסקה בדיון, אני מחכה לתשובה מכם אם אנחנו נועלים את הדיון ונפגשים ברביעי או מתכנסים שוב. הישיבה ננעלה בשעה 10:00.